חברים בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האשה ושוויון מגדרי. היום ה-30 ביוני 2020, ח' בתמוז התש"ף. נושא הדיון הוא הצורך בהדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית בקרב ספורטאים מובילים בליגת העל בכדורגל ובכדורסל. מדובר בבקשה לדיון בעקבות מכתב שקיבלתי ופניה מח"כ יוליה מלינובסקי. אפרופו האירועים שכולנו נחשפנו אליהם בכלי התקשורת לאחרונה, ואני בכוונה לא רוצה לגעת בהם, כי הם נמצאים סביב חקירה, וזה עניין ספציפי, אבל זה כן הציף סוגיה שהיא מאוד מאוד חשובה. צריך להבין שספורטאים מובילים הם דוגמה לבני נוער ולילדים. ודווקא בעולם הזה שצריך לזכור שמדובר גם בספורטאים, הספורטאים המובילים הם בדרך כלל גם בגיל הצעיר של חייהם, שנות העשרים ותחילת שנות השלושים בדרך כלל, שמגיעים למעמד ציבורי מאוד מאוד חשוף, עם המון המון אהדה ציבורית בהרבה מקרים, ואני חושב שיש תפקיד באמת לתת כלים להתמודדות עם הנושא הזה. פנתה אלי ח"כ יוליה מלינובסקי עם רעיון מאוד מעניין ולכן אתן לך, ח"כ מלינובסקי, להציג את הנושא. תודה רבה אדוני היו"ר. קודם כל אני שמחה לראות שיש פה יותר ויותר גברים, עם הגעתך לכס יו"ר האולם הזה מתמלא בגברים וזה אגב מצוין. מבינים שקידום מעמד האשה הוא עניין של כולם, לא רק של נשים. וזה מצוין, כי ברגע שהגברים מתגייסים למשימה לא שאנחנו לא יכולות, אבל עדיין זה נותן תנופה. תראו, שוב פעם, כמו שאתה אמרת, האירוע האחרון שנמצא בחקירה פלילית, אנחנו לא נתייחס אליו באופן ספציפי וזו לא המטרה. אני לא שופטת ולא באה להטיף מוסר לאף אחד. אבל יחד עם זאת, ברור שהתופעה קיימת, ברור שהבעיה קיימת. ברור שהיום הספורטאים הם מושכים את תשומת הלב, יש שם אלפי עוקבים באינסטגרם, בפייסבוק ובכל הרשתות החברתיות, במיוחד שזה ציבור צעיר ומושפע, ויחד עם הפרסום ועם הכסף ועם האהדה, באה האחריות לדעתי. כך זה בדרך כלל עובד. צריך להיות כך. אני דוגלת בזה שמי שאחראי הוא זה שיותר מבוגר וזה שיותר חזק ויותר מפורסם.

אני שומעת הרבה דיבורים 'מה עם הבנות ומה שהן עושות', זה לא בא בחשבון. מי שנושא באחריות, וזה לא משנה אם זה גבר שיותר חזק או אישה שיותר חזקה, אם מחר זה יהיה מקרה הפוך, שאישה היא זו שמנצל את מעמד לטובת יחסים לא תקינים, גם שם אני אתנגד. מי שחזק, מפורסם ושולט, הוא אחראי. בחיים כך זה בעיני צריך לעבוד. וזו לא פרשיה ראשונה וכנראה לא אחרונה, והיו גם בעבר, אם אני מסתכלת, הייתה את פרשת נערות הליווי של נבחרת ישראל וכו'. שאלתי את עצמי, ולמה פניתי לאגף לכדורסל ולכדורגל? יגידו לי שיש ספורטאים בודדים. אוקיי, נכון, אבל פה זה ליגות. פה יש קבוצות, פה יש אבא ואמא. אגב, הקבוצות הן אלה שמפסידות. הן מפסידות המון כסף, המון תקשורת שלילית, המון יחסי ציבור לא טובים ובעיני מה שצריך לקרות זה שהמועדון, הליגות והקבוצות ייקחו אחריות על השחקנים שלהם. כפי שיש הדרכות לנושא הטרדה מינית במפעל, בכנסת, באוניברסיטה, צריכות להיות בדיוק אותן הדרכות בנושא הטרדות מיניות ויחסים אסורים, בעייתיים, מה מותר ומה אסור, גם לשחקני כדורגל, כדורסל, וכמובן בכל ענפי הספורט בהמשך, אבל זה מה שמושך את תשומת הלב, כי הסלב שם, הכסף שם, הפרסום שם מתרכזים. שמחתי לראות, אדוני היו"ר, שכבר אתמול מינהלת ליגת העל בכדורגל פרסמה שהם יתחילו לעשות כאלה הרצאות. למה בשנה הבאה? קודם כל, טוב שהם פרסמו, כמובן אחרי פניות שלנו.

לא משנה. אני חושבת שזה היה צריך להיות אתמול. מיידית,

תתחילו לפעול, כי בסוף זה אירוע תאונת שרשרת, שחקנים נפגעים, בנות נפגעות, המשפחות שלהן, אני כבר לא רוצה לחשוב מה קורה במשפחות, דעת הציבור, אנחנו בכלל לא רוצים את זה. אני אמא לשני ילדים, יש לי בת בת 8, אני צופה פני קדימה ואני לא רוצה שזה יקרה, ולא משנה מה היא. מה זה משנה מה הבנות? כי עדיין תשומת הלב והזרקורים הם על החזק. אז אנחנו חייבים לעשות מקסימום כדי למגר את התופעות האלה, אנחנו חייבים לעשות את המקסימום שדרוש מאתנו כדי למגר את התופעות האלה ואתם, הליגה,

חייבים להיות שותפים מלאים,

כפי שאני מבינה קצת במשפטים, האירוע מתגלגל גם אליכם.

תודה ח"כ מלינובסקי. ח"כ יוראי להב בבקשה. קודם כל אני רוצה להודות לך, אדוני היו"ר, וגם לח"כ מלינובסקי. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב שנוגע בבסיס הזכות של כל בנאדם, ברור שגם נשים, לחיות חיים מלאים שכוללים סביבה שהיא נקיה מהטרדות, איומים ואלימות ובאופן כללי אני חושב שהדיון הזה חשוב כי זכויות נשים זה לא מאבק סקטוריאלי, זה מאבק עבור חברה ישראלית שהיא צודקת יותר, סובלנית יותר ושוויונית יותר, ולפיכך אני שמח להיות כאן ולקחת חלק בדיון הזה. אני אפקוד את הוועדה ואני מקווה שבהמשך אני גם אהיה חבר קבוע, אבל אין חשוב מהמאבק עבור שוויון זכויות לנשים. אני חושב שבהקשר של הדיון הזה יוליה, הצורך בהדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית קיים, וזה בא לידי ביטוי גם במקרה הזה וגם במקרים אחרים, ולפיכך הוא מובהק. השאלה שאני חושב שראוי לשאול היא מדוע הדבר הזה הוא לא חובה. באופן כללי החוק נגד הטרדות מיניות מדבר או ממליץ למעסיקים לאפשר לעובדים להשתתף במשך שעות העבודה בפעולות הדרכה והסברה, אבל לשמחתי ב-2016 שופטת מחוזית בירושלים קבעה שהצורך לקלוט את הדף הזה של החוק על הקיר לא מספיק, ושמקום עבודה, ואני חושב שגם קבוצות כדורגל הן מקום עבודה, הן מחויבות להנחיל את האיסור על כלל העובדים ובאופן אקטיבי. אני חושש שבמקרה הזה למול מה שאנחנו ראינו שקרה, אני לא נכנס לפרטים מאחר וכרגע זה מתנהל בצורה משפטית, זה לא קרה. נטל הווידוא שהדבר הזה קורה, שכלל העובדים, ובהם השחקנים, שהחובה הזאת עוד מתרחבת, מאחר ומדובר באנשים שיש להם נוכחות ציבורית, היא אפילו חזקה יותר. לפיכך הציפיה שלי היא שהצורך הזה יקבל מסמרות ויונח כנורמת התנהלות לא רק בקבוצות כדורגל, אלא בכל מקום בו יש עובדים במדינת ישראל, ואם זה לא ברור לפי החוק אז אולי צריך להבהיר את זה, שהחוק הוא לא המלצה, בדבר הצורך להבהיר שהטרדה מינית היא לא מקובלת ויש להקפיד על העובדה שהמרחב הציבורי ומקומות העבודה הם המרחב הציבורי שבו מרביתנו מבלים את רוב שעות היממה שלנו, לפחות בתקופה שאנחנו ערים בה במהלך היום, שזה יהיה מונחל בצורה חד-חד ערכית שזה לא מקובל. זאת הציפיה שלי גם מקבוצות הכדורגל וגם באופן כללי מכלל המעסיקים במשק הישראלי. תודה רבה לך. אני אעבור להתייחסות המשתתפים. אני רוצה להתחיל עם הנוכחים שהגיעו לכאן. ראשון הדוברים עו"ד מוטי ברונשטיין ממינהלת ליגות העל בכדורגל. תודה רבה.

הישיבה. יו"ר המינהלת ארז חלפון ניסה להגיע, עקב התנהלות הליגה תחת הקורונה כרגע זה לא עלה בידו. אנחנו לא מתייחסים לגופו של מקרה, אבל למרות שהמקרה עדיין בחקירה ונבדק מינהלת הליגות כבר הביעה את הסתייגותה הגורפת מאופן הדברים כפי שהם תוארו. אנחנו ממשיכים לעקוב וכשהחקירה תסתיים, בהתאם לתוצאותיה, ולא רק בהתאם לתוצאותיה, גם בהתאם לממצאים העובדתיים שיעלו ממנה אנחנו גם נשקול הליכים פנימיים שמוקנים לנו באותו עניין. אנחנו חושבים שיש לנו פה הזדמנות לתיקון, הזדמנות לקחת את המשבר הזה ולמנף אותו הלאה. אבל חשוב לנו שהתיקון הזה לא יבוא ממקום של להכתים את כלל הכדורגלנים ולצבוע את כולם כמי שמתנהגים בצורה לא נאותה, אלא דווקא להשתמש בכדורגלנים כאיזה שהוא מקור השראה ולהשתמש באותן יכולות שלהם כדי לקדם מסרים שבעצם כל מי שסביב השולחן הזה כנראה תומך בהם. מינהלת הליגות לכדורגל מקיימת באמצעות הכדורגלנים מגוון פעולות חברתיות, גם עם ארגונים מעולמות התוכן האלה, גם עם ארגונים אחרים ואנחנו נראה לנכון איך ניתן אולי עוד דגש לסיפור הזה ונמנף אותו הלאה. כפי שנאמר פה, בישיבת דירקטוריון החברה שנערכה אתמול ניתנה הרצאה לכלל בעלי הקבוצות על ידי אווה מדז'יבוז' מנכ"ל הרשות לקידום מעמד האישה ואורית סוליציאנו מנכ"לית איגוד מרכז נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. הוצגו ההקשרים, הוצגה החשיבות ובעלי הקבוצות אישרו פה אחד שבעונת המשחקים הקרובה אנחנו כרגע בסיומה של העונה, ואני מניח שיש קשיים לוגיסטיים ועונת המשחקים הקרובה כבר בפתח תיערך הדרכה חובה לכל קבוצה מקבוצות הליגות המקצועניות, 30 קבוצות וסדר גודל של 900 שחקנים. להפתעתנו היה המון עניין וחלק מהקבוצות גם ביקשו שההדרכה הזאת תיערך לא רק לקבוצה הבוגרת אלא גם לשנתוני הנוער,

19 כדי להרחיב את ההיקף. אנחנו לוקחים את זה על כתפינו, אנחנו נרוץ עם זה קדימה. יש כאן מעבר לעניין המוסרי כמו שנאמר פה, גם פגיעה תדמיתית. פגיעה תדמיתית מיתרגמת בסוף גם לפגיעות בחסויות ובאיך שהענף נתפס. חשוב לנו מאוד לקרב נשים אל הכדורגל ולא בצורה הזאת. הערה קטנה לגבי מה שנאמר פה, ההנחה שלי היא שמבחינת הוראות החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה מיושמות במועדוני הכדורגל. אם לא כך הדבר אני אבדוק ואנחנו נתקן. מוטי, אתה יועץ משפטי של ה- - - אני מזכיר החברה. במינהלת עצמה יש ממונה על הטרדה מינית. הקבוצות עצמן הרי עונות להגדרה של מעסיק לפי חוק הטרדה מינית. החוק גם מחיל עליהן כל מיני חובות. אותי מעניין לדעת מה עושה המינהלת כדי לוודא שהקבוצות מקיימות את החובות האלה.

למניעת הטרדה מינית, מהדרכות - - - הדרכות מיניות הם עושים מצוין. מה אתם כמינהלת עושים כדי לוודא שהקבוצות עומדות בחוק. כי קבוצה בליגת העל להערכתי הצנועה, יותר מ-25 מועסקים שם.

אז קודם אני אפתח סוגריים שדווקא המקרה הספציפי, אני לא מתחמק, אבל המקרה הספציפי לא היה במקום העבודה אז אני לא יודע כמה הוא קשור לחוק וכמה יש אחריות חוקית. עכשיו אני חוזר מהסוגריים לחיים עצמם - - - תראו, זה ברור שהמקרה הספציפי היה טריגר לקיומו של הדיון, כי זה הציף את הנושא. אבל אני לא מתייחס בכוונה למקרה הספציפי כי אני מניח שאם השחקנים של אותה קבוצה היו חווים הדרכות כאלה או אחרות בשוטף, ואגב אני מקבל את מה שאתם אומרים, אני חושב שזה צריך להתחיל,

הדרכה כזו צריכה להיות מותאמת לגיל, מתחילה גם בגילאים הצעירים. יש כל מיני הטרדות מיניות גם שחווים לעיתים שחקנים בגילאים צעירים, גם באירועים כאלה נתקלנו. לכן אני אומר, הסיפור הזה הוא סיפור שחוצה את העניין. השאלה היא כמה בכלל, אם בכלל עד עכשיו היה בסקופ של המינהלת, שמו לב שבקבוצות יש אכיפה של התקנות האלה ושל הנושא הזה, או לא. חבר'ה, זה לא בית משפט ואני לא מחפש עכשיו לתלות אשמים. אנחנו מנסים לשנות את המציאות. זו המטרה. אפשר להוסיף למה שאתה אומר?

בקצרה. מוטי, אני חושב שמה שאמרת מאוד נכון. אנחנו לא מחפשים אשמים פה, אני חושב שמה שאמרת הוא חשוב כי זו באמת הזדמנות לתיקון. אני ארחיב בקצרה את מה שיו"ר הוועדה אמר. החוק למניעת הטרדות מיניות מדבר על הדרכות, אני חושב שדווקא במקרה של אנשי ציבור שנחשפים לקהלים גדולים מאוד ובעיקר לקהלים צעירים, יש עליכם חובה מוגברת לוודא שהשחקנים מבינים את האחריות שמוטלת עליהם כמושכי קהל צעיר, ולחדד או להגביר את ההדרכות באופן כזה שדברים כאלה לא יקרו בשנית. זו ההזדמנות שמוטלת עליכם. המעמד מחייב. יש גם כזה משפט בלטינית. לגמרי. מוטי בבקשה. יש משפט שאמר אם אני לא טועה צ'רצ'יל, ש"אסור לפספס משבר טוב". ופה יש לנו משבר שצריך לקחת אותו קדימה. יש פה התפרצויות לדלת פתוחה. אנחנו חושבים איך לקדם את זה, כל הערה שהתקבלה פה מקובלת. אנחנו נעשה גם את הווידוא ברמת מקומות העבודה שהכל באמת מתנהל לפי הכללים, אנחנו נקדם את ההדרכות. הכדורגל הישראלי הוא מנוע חשוב לשינוי, עיניים של מליוני אנשים בעולם נשואות אלינו, יש לנו פה הזדמנות ואנחנו ניקח את זה ונקדם.

שלומי פרי מליגת העל בכדורסל. שלום רב ותודה על ההזמנה לדיון החשוב הזה. אני שמח להגיד, אני נמצא בליגת העל בכדורסל 12 שנים ובעולם הכדורסל 30 שנים. התופעה הזאת לא קיימת בעולם הכדורסל ולכן היא אולי פחות רלוונטית לנו, כי סביבת העבודה היא - - - קודם כל, זה שלא היה אירוע שאנחנו יודעים עליו, לא אומר שהתופעה לא קיימת.

אני רק - - - אני פחות מתחבר לעניין ההדרכות לקבוצות, יכול להיות שזה חשוב, אבל אני כן רוצה להציע רעיון ולהשתמש בשחקני הכדורסל והכדורגל כדי להעביר מסר. בסך הכל הם role models, הם דומה ואני חושב שאם אנחנו ניקח אותם ונשתמש בהם בתשדירי שירות או ברשתות החברתיות כדי להעביר את המסר לשאר הציבור ולבני הנוער, אני חושב שזה יהיה הרבה יותר אפקטיבי. אני חייב למר משהו כדי להעיר את המסר לפני תשדירי שירות, יש דוגמה אישית. אני יודע שבממשלת ישראל קצת שכחו מהעניין הזה, אבל יש - - - אני אשאל שאלה. בכנסת יש הדרכות?

יש הדרכות, הנושא הזה מאוד מאוד נאכף בהרבה מאוד מקומות עבודה. העניין הוא שקבוצות הכדורסל והכדורגל הרבה פעמים, לא רואים אותם בפורמט של מקום עבודה או בפורמט של חובות מעסיק, ואני אומר לך שחובות המעסיק האלה חלות, ואני בכוונה ביקשתי שיהיו כאן אפילו שהמקרה שהציף את הנושא בא מהגזרה של הכדורגל צריכים להיות כאן ליגת העל בכדורסל,

מהסיבה הפשוטה, גם כי החבר'ה האלה מהווים מודל, כמו שאמרת, אבל גם החבר'ה האלה צריכים את הכלים, וזה לא משנה אם הוא משחק כדורסל או כדורגל. אנחנו לא מאשימים. אנחנו רוצים לעזור. לצערי שחקני הכדורסל בישראל הם לא כל כך סלב, הם לא כל כך מפורסמים. בתור מי ששיחק כדורסל ואוהד כדורסל ובעוונותיו היה אפילו שופט כדורסל, אני אומר לך, יש כאלה שאוהבים יותר כדורסל, ויש כאלה שיותר אוהבים כדורגל. גם אני הייתי בכדורסל. אני יכול להגיד לפחות שליגת הנשים בכדורסל,

הרבה יותר דומיננטית מליגת הגברים בכדורגל בהרבה מאוד מובנים. דווקא יש פה הזדמנות. אנחנו נשמח להירתם לכל העניין. במינהלת יש 7 עובדים, 4 מהם נשים, - - - ישמחו להירתם לעניין. הרצון שלי מהמינהלת דרככם לקבוצות, כל קבוצה צריכה לראות את עצמה,

לדעתי גם זה ברוח החוק ותיכף נשמע מה אומרת היועצת המשפטית, כמעסיק שחלות עליו חובות מעסיק לעניין חוק הטרדה מינית. נכון שתמיד חושבים על זה בהקשר של העבודה, אבל אם אתה מקבל הדרכה במקום העבודה שלך בנושא של מניעת הטרדות מיניות אתה לוקח את זה איתך גם כשאתה עוזב את מקום העבודה אחר הצהריים או בערב או שאתה יוצא לבלות. להדרכות האלה, למודעות הזאת יש חשיבות. אני חושב שיש מקום שקבוצות הכדורסל והכדורגל, אגב, אני אומר יותר מזה, ככל שהמקום הזה לא מחויב כרגע בתקנות ובחקיקה ואני תיכף אבקש את התייחסות משרד המשפטים אנחנו נדרוש או שינוי תקנות, וככל שלא יהיה שינוי תקנות אנחנו נעשה שינוי חקיקה. צריכה להיות חובה כזו מאוד מאוד ברורה, החילו אותה בתוך החוק במוסדות להשכלה גבוהה, במקומות שהמחוקק הבין שיש שם אמירה. אלה הדברים. תראו, זה לא מקום עבודה קלאסי. כי לחבר'ה האלה יש השפעה אחר כך. כשהם יוצאים לבלות בערב אין יחסי עובד מעביד בין השחקן והמעריצות, אבל ברגע שזה חילחל לתוך המוח ומבינים בגדול מה אסור ומה מותר, ואיך מותר, זה יכול למנוע בעיות בעתיד. זה הכל. אם אתה רוצה שהם יהוו דוגמה אישית, קודם כל צריך לקרות השינוי. כי אם עכשיו ניקח מישהו ואחר כך יהיו סיפורים, אז זו דוגמה אישית הפוכה.

אני אשמח להצטרף לחבריי בכדורגל ולעשות הדרכות. אז אולי פשוט ביחד. בהתאמה לספציפיות - - - אני רוצה לקבל סקירה מהיועצת המשפטית. ניסינו להשיג מנהלי קבוצות. מאוד חשוב לי לשמוע גם את מנהלי הקבוצות עצמן. אחר כך נשמע את גיל הראל, מנהל קבוצת הפועל ירושלים באיגוד הכדורסל. תודה. החוק למניעת הטרדה מינית הוא כמובן חוק כללי שקובע מהי הטרדה מינית, איזה התנהגויות, הוא קובע הטרדה מינית כעבירה פלילית, כעוולה אזרחית וגם כעבירת משמעת במקום עבודה. החוק באמת מתעסק באופן כללי בהטרדה מינית אבל יש בו איזו שהיא התמקדות בזירה של מקום העבודה של יחסי עובד ומעסיק, מתוך הבנה שמקומות עבודה הרבה פעמים מהווים מקור ומקום שבו באמת התופעה הזאת של הטרדה מינית מופיעה ונמצאת וצריך לטפל במקום הזה בצורה מיוחדת, ולכן המחוקק מתוך החוק הכללי הזה הקדיש כמה סעיפים לנושא של מקומות עבודה. מכח אותם סעיפים הותקנו תקנות שהתקנות האלה קובעות את חובות המעסיק באופן ספציפי. אני אעיר, כמו שאמר היו"ר שהעובדה שבאמת באותן ליגות יש את הליגה ואת השחקנים, אני חושבת שברור ששם מתקיימים יחסי עובד-מעסיק. מה שכן, באמת כלפי - - - צריך להכיר, זה לא רק השחקנים, יש צוות שלם של מאמנים ושל סיוע שעובד מסביב. קבוצה בליגת העל זה חתיכת מערך. זה מפעל. מה שכן, השאלה מתעוררת לגבי איזה שהוא מעגל שלישי כמו שעלה כאן. אני אתן כדוגמה את הנושא של מוסדות להשכלה גבוהה ששם המחוקק נתן דעתו וקבע איזה שהוא שרשור. הוא אמר שהמוסד להשכלה גבוהה הוא המעסיק, המרצים נחשבים כעובדים אבל גם הסטודנטים שלכאורה אין ביניהם לבין המוסד יחסי עובד-מעסיק, ייחשבו לצורך החוק הזה כעובדים. לכן במוסדות להשכלה גבוהה החילו את החוק בהתאמה מיוחדת לאותו מבנה שיש שם. זה משהו שצריך לשקול לגבי מקומות נוספים באמת,

אז המעריצות שיהיו כאילו,

אתם משחקים, שאם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, תגיעו למצב משפטי בעייתי. לגבי חובות המעסיק, החוק קובע כמה חובות כלליות, יחסית בעיני מינימליות שזה לקבוע תקנון, להביא את התקנון לידיעת העובדים ולמנות אחראי לעניין הטרדה מינית,

לברר אותן בדרך שקבועה בחוק ולוודא באמת שהמקום מטפל בתלונות כמו שצריך. אלה החובות לגבי כל המעסיקים. לגבי מוסדות להשכלה גבוהה, בתקנות קבענו בתקנה 9 שורה של חובות שפשוט חמורות יותר, ואלה חובות שקובעות ממש את החובה לעשות הדרכות, שזה המקום היחיד שיש לגביו החובה לבצע הדרכות, לגבי האחרים יש רק את החובה לאפשר השתתפות בהדרכות על חשבון העבודה, ושם גם קבענו שאם זה מקום גדול צריך יותר מממונה אחד.

על מוסדות להשכלה גבוהה החלנו חובות בצורה מוגברת. כבר בכנסת העשרים הוועדה הזאת קראה למשרד המשפטים להרחיב את התקנה שחלה על מוסדות להשכלה גבוהה גם על מקומות עבודה נוספים ועל כל מיני יצורים כאלה נוספים שיש בהם יחסי עובד-מעסיק, ואני חושבת שזה משהו שעדיין נמצא על השולחן. כלומר, אנחנו חושבים שהמודל של ההשכלה הגבוהה נכון גם לגבי מקומות אחרים. הוא מספק בעיניך? הוא טוב.

גיא הראל, מהפועל ירושלים ואחר כך אבקש את התייחסות משרד המשפטים. שלום לכולם. תודה רבה על ההזמנה וגם על הדיון החשוב. לצערי סביב הנסיבות, אבל ננסה באמת להוציא מזה דברים אולי מועילים. בכל מה ששמעתי פה התייחסות לעניין מערכת היחסים בין קבוצה-שחקנים לבין האוהדות, אני חושב שזה פחות רלוונטי כי זה לאו דווקא אוהדות של המועדון. בסוף השחקנים נמצאים ומבלים ובאים במגע עם נשים שהן לאו דווקא אפילו יודעות מי אותו שחקן, ולכן צריכה להיות פעילות הסברתית מול השחקנים עצמם. אלה ספורטאים, אנחנו מדברים על חבר'ה בגילאים 18-35 שנהנים גם ממעמד כלכלי וגם מהמון בטחון עצמי, רובם גם אתלטים ונראים טוב מבחינה גופנית ושם צריך לעשות את עיקר ההסברה, בלי להתייחס בכלל לאוהדות. אני יכול להגיד לכם שאצלנו במועדון, וזה לא רק אצלנו, יש המון עובדות, כל הסביבה היא מוזרה ואתם אמרתם את זה כל הזמן. בסוף זה מקום עבודה שאנשים באים עם מכנס קצר ועם כדור ובמשך שעה וחצי כאילו משחקים, ויכול להיות שאחרי האימון הם חצי עירומים ונכנסת פיזיותרפיסטית, אבל זה אשת מקצוע. באותה מידה יכולה להכנס עיתונאית או יכולה להכנס צלמת לתוך חדר הלבשה של אנשים חצי ערומים. כל סביבת העבודה הזאת מאוד מוזרה, ואחרי זה הם יוצאים בלילה והכל מאוד יכול להתבלבל בין מה מותר ומה אסור. אני מאוד מאוד שמח על הדיון ואני מאוד אתמוך בכל פעילות הסברתית שצריכה להיעשות. אני חושב שהמקום הראשון שזה צריך להיעשות, שזו באמת השליטה הכי קלה שלנו, זה במסגרת נבחרות ישראל בכל הענפים מכל הגילאים. מנבחרת הקדטים, כי שם הם מתחילים לקבל, כמו שמסבירים להם איך לאכול נכון, איך להתאמן נכון ואיך להתנהג נכון, צריך גם שם להתחיל להסביר להם את זה, כדי שהערכים האלה יתחילו להיות מושרשים בגיל 14. וזה נבחרות ישראל. זה בכלל לא שייך לכלום. אחרי זה צריך ללכת גם לאגודות. אמר פה נציג ההתאחדות לכדורגל שהאגודות ישמחו שזה יקרה גם בקבוצות הנוער, לדעתי זה מצוין. אחרי זה בקבוצות הבוגרים, עולם אחר. באים לפה שחקנים מאירופה ומאוסטרליה ומארה"ב, שיכול להיות שהם בחיים לא שמעו בכלל על המהות של הטרדה מינית בעולם שאנחנו מכירים, כי אלה אנשים שבאים מרקעים שלא כולנו מכירים, ויכול להיות שהם גדלו בסלאמס של הסלאמס והם אפילו לא יודעים מה זה ME TOO. לכן יש לנו אחריות וחובה לבוא ולא רק לתלות את אותן הנחיות של החוק להטרדה מינית, אלא באמת לעשות להם איזה שהוא סשן, שאנחנו נשמח לקבל הדרכה לגביו ויש לנו כמובן ממונה הדרכה מינית שהיא תבוא ותעביר את זה בנוכחותי או בנוכחות מי שלא יהיה, מנכ"ל המועדון, יו"ר. זה נכון - כפי שאמרתי מקודם למאמנים ולשחקנים. אני תומך מאוד, אנחנו בהפועל ירושלים נשמח מאוד להירתם לזה, אבל זה צריך להיות משהו יותר רחב. גיא תודה. אני חושב שאמרת פה דברים חשובים. אני לא יודע אם אתה מייצג את כל מנהלי הקבוצות, אבל בהחלט הדברים שלך מתכתבים עם הרצון שלנו באיך להסתכל על הקבוצות. לשאלתך, אני מייצג רק אותנו. הזמינו אותי - - - אני מייצג אותנו. שלומי מייצג את שאר הקבוצות. ברור שאתה מייצג אתכם,

אתה מנהל הקבוצה שהגיע לפה לדיון ואמר דברים מאוד מאוד משמעותיים ואף על פי שאני לא אוהד ש להפועל ירושלים, אבל אתם קבוצה בכירה בענף. אבל מאד חשוב לציין עוד משהו. זה לא יכולה להיות פעולה חד פעמית. אם אתה רוצה שזה יחלחל, אמרת את זה מצוין, גילאי 14, כי הטסטוסטרון שם חוגג, הם צעירים,

אתלטים, הבנות - - - תודה.

שמי לינא סאלם, אני רפרנטית ספורט וגם הטרדה מינית. ממה שעולה בוועדה אני מבינה שההצעה של היועצת המשפטית זה החלת תקנה 9 על ליגות הספורט. כדי לדייק את הדברים, החלת תקנה 9 תכיל כל מיני חובות שלא חלות היום על מעסיק פרטי וזה בעצם הסטטוס של ליגות הספורט. זה הדרכה פעם בשנה, זה חובות שהממונה יצטרך לעבור הדרכה של לכל הפחות 18 שעות שנתיות, צריך להיות דיווח לוועדה הזאת פר שנה שזה כן הוכיח את עצמו כמשהו שמקפיד על אכיפה וביקורת, וזה משהו שאנחנו כן יכולים להבין אותו. אני חייבת להתחבר לזה שלפני שלושה חודשים יצא דו"ח מבקר המדינה, שהוא בעצם אכן המליץ למשרד המשפטים לשקול הרחבת החלת תקנה 9 על מוסדות מעבר להשכלה גבוהה ושירותי הבטחון. ההמלצה לא נגעה לתחום הספורט, דווקא נגעה לתחום מערכת החינוך והבריאות. אנחנו שומעים את הדברים. דווקא זה בעיתוי מושלם, כי בדיוק בזמן הזה אנחנו גם עושים הפקת לקחים, לאור הדו"ח שיצא, ואנחנו מכנסים צוות בעניין הזה. אני אעביר את זה הלאה. אני כבר יכולה להגיד שמבחינה משפטית אני לא רואה שום קושי להחיל את זה, אנחנו כן צריכים אבל לחשוב על מנגנון שמצד אחד כן נותן מענה לכל הסוגיות שעלו עכשיו ומצד שני צריכים גם לחשוב על הספורטאים עצמם ועל היחסים בינם לבין המאמנים. אני רואה עוד אספקט מאוד חשוב בכל מה שנוגע להטרדה מינית בתוך הספורט, וגם מנגנון הגנה על הספורטאים ולא רק מפני הסלבריטאים. אני כן אעביר את הכל כמובן בצורה מסודרת. יש לי בקשה אליך. סליחה שאני קצת יותר - - אנחנו נמשיך את הדיון, לא יודע מי הממונה עלייך במשרד. תצאי לעשות אולי איזה שניים-שלושה טלפונים. אני רוצה לדעת מה עמדת המשרד לגבי החלת תקנה 9, ואם כן, מתי. להשאיר את זה עמום, ש"אנחנו בעד", "אנחנו חושבים שזה טוב", זה יפה. תראו, להחיל את תקנה 9 זה לא מסובך. לא צריך לעשות עכשיו סשנים של דיוני ועדה. העבירו פה בכנסת חוקים הרבה יותר משמעותיים, מורכבים, שמשפיעים על החוקה של מדינת ישראל ב-48 שעות. אני לא סתם לוחץ. כי זה חשוב מאוד דווקא עכשיו, לקראת העונה הבאה. החלת תקנה 9 תכריח את הקבוצות, את המינהלת, את האיגודים, להתחיל לעבוד אחרת עכשיו. אם יעשו את זה בעוד 3-4 חודשים, אני לא יודע מי עוד ייפגע בתקופה הזאת. אני רק חייבת לציין שזה מחייב הסכמת שר המשפטים.

אני עם שר המשפטים אדבר היום. אתה רוצה - - - בחקיקה בעצם.

לפחות מההיכרות שלי איתו, נראה לי, יש לי תחושה שאם מחלקת ייעוץ וחקיקה תגיד לו 'תשמע, אין שום בעיה לעשות את זה', זה יכול לקרות כבר בשבוע הבא. ואני אומר לכם עוד פעם, אני אומר את זה גם כעצה למשרד. תכו בברזל כשהוא חם. תביאו את זה עכשיו ותגמרו את זה בשבוע הבא, נגמר הסיפור. חבל לעשות מזה יותר מדי סיפור.

אני בהחלט אתייעץ ואחזור. תודה. נורית שרביט, משרד התרבות והספורט

מה בפיך בנושא הדיון? קודם כל אני גם מברכת על נושא הדיון. אני חושבת שזה מאוד חשוב. אני רוצה לספר על כמה דברים שאנחנו עושים בנושא הזה בשנתיים האחרונות. אנחנו טיפה מרחיבים את זה בנושא של, אנחנו קוראים לזה "מוגנות בספורט ומניעת הטרדות מיניות" באמצעות אתנה, שזה היחידה לקידום ספורט נשים. התחלנו ב-2018 יחד עם איגוד מרכזי הסיוע וד"ר זאב לרר, דבר ראשון עשינו איזה שהוא מחקר בספורט בנושא של מניעת הטרדות מיניות ובהתאם לזה בנינו תכנית לנושא הזה למניעת מצבי הטרדה מינית בספורט. היא החלה להתקיים בשנת 2019 באיגודים שאתנה בעצם פועלת בהם ואחד מהם זה היה גם בהתאחדות הכדורגל, אבל היא התחילה בשלב הראשון לסגלים עם באמת תכנית ועם הסברה, בדיוק מה שאתם מדברים עליו עכשיו, אבל יש הרבה יותר איגודים ממספר האיגודים שאתנה פועלת בהם. בכל מקרה הקורס קיים. מעבר לזה, השנה גם יצאנו בבקשה לאיגודים למנות בכל איגוד שיהיה ממונה בנושא של מוגנות בספורט ומניעת הטרדות מיניות ואנחנו עושים עוד מספר דברים שמחזקים את כל הנושא הזה גם בנושא של הדרכות בקורסי מדריכים ומאמנים. אבל זה מה שנקרא, אנחנו ממש בתהליך של תחילת עבודה וזה באמת לקדם ולפתח את זה ולהסתכל בתוך המוסדות של הספורט ובאמת שהמקום של הספורט זה מקום בטוח ויותר אנחנו שמים דגש כמובן כאן על הילדים, על המתאמנים, על המאמנים, על היחסים בין לבין וכמובן מי שמקבל הדרכות בנושא הזה יש לו ראייה הרבה יותר רחבה. כמובן מעבר למה שאתם דיברתם עכשיו בנושא של מעסיק, שחובה עליו לקבוע ממונה ולעשות הדרכות. אנחנו פתחנו זה גם בראייה רחבה יותר. את יודעת להגיד מספרים, נורית? כל הסדנאות והכותרות זה בסדר, השאלה כמה כאלה כבר הועברו, בכמה איגודים? כן. כרגע עברו שלושה קורסים, יש לנו כ-30 ממונות בנושא של מוגנות בספורט, מניעת הטרדות מיניות באיגודים. אנחנו קיימנו את כל הנושא של ההדרכות כרגע ב-12 - - - באיזה איגודים? יש לי ממש רשימה מפורטת. הכוונה היא שיש בכל איגוד ממונה?

ממונה בכל איגוד. עוד פעם, אנחנו כרגע מייצרים גם את כל הנושא של תפקיד הממונה ומה האחריות שלה ובאמת כל המעטפת שמסביב לזה, אבל הבנו שזה נושא מאוד חשוב וכל הסדנאות, אנחנו מדברים על האיגודים של "אתנה" יש בהם תכנית. אנחנו מדבירם כרגע על 12 ענפים שעברו תכניות באיגודים ברמה של מאמני נבחרות, אנשי צוות מקצועי באיגודים. יש כאן ראיתי רכזת של התאחדות הכדורגל,

אתם יודעים על התכנית הזאת בכדורגל? אתם מכירים את התכנית הזאת? אבל זה בספורט נשי. זה בספורט נשי. זה הגנה על השחקניות עצמן. זה ההבדל. סליחה, נורית. הכוונה היא בעצם רק לספורט נשי? זה לא ש"אתנה" באה לאיגודים ואמרה 'תעשו את זה רחב'? אנחנו כרגע פיתחנו את זה והמטרה שלנו באמת להרחיב את זה,

על כל האגודות, הרבה מעבר למה שכרגע יצרנו, בשיתוף באמת עם אנשי המקצוע, עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. תודה. אפשר להוסיף משפט בהקשר הזה? אני מאיגוד מרכזי הסיוע.

עו"ד איילת רזין בית אור, אני היועמ"ש של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. מה שנורית הציגה פה הוא באמת פרי של עבודה מורכבת, ארוכה ומקיפה שנעשתה בתוך איגודי הספורט. בעצם אם תרצו, מעין הליך של אבחון ארגוני מותאם לאיגוד. למשל, וזה היה שוב, במהלך מקיף של ראיונות שנעשו למשל עם השחייניות ועם המתעמלות ועם המאמנים שלהם, ומתוך זה בעצם נחשפו פרקטיקות שגורמות לפגיעה במוגנות של אותן שחייניות. אני לא אכנס לפרטים, אני חושבת שזה ראוי לדיון כשלעצמו, זה נבחר כאחת הפרקטיקות על ידי האיחוד האירופי, אני כמעט בטוחה, אחת הפרקטיקות האפקטיביות ביותר לשוויון מגדרי בספורט. אני חושבת שהדבר הזה ראוי לדיון כשלעצמו ויציגו את ההליך. חשוב להגיד שזו תכנית שהיא tailor made לכל אחד מהאיגודים ולא כמו שהיום פופולרי בעולם ובארץ לעשות לומדות וכל מיני הדרכות חולפות וחד פעמיות. התכנית הותאמה לכל איגוד בהתאם לסוגי הפגיעות וה- - - אוקיי אבל זה נוגע לאיגוד. זה או שחקניות או - - - כן. המטרה בהקשר הזה היא יצירת מוגנות של שחקניות.

ח"כ עאידה תומא סלימאן, אחרייך אני אבקש מיורם אורנשטיין שידבר. תודה כבוד היו"ר. אני חושבת ששוב אנחנו עומדים מול מצב שבו מתעוררת השאלה איפה הגבול בין אחריות שהיא אחריות פלילית ועבירות פליליות לבין האחריות המוסרית של כל מי שנמצא במקום מסוים, במעמד מסוים, אחריות מוסרית על איך למנוע את נושא ההטרדות המיניות. אני חושבת גם כן שעצם העובדה ששחקנים הם מודל חיקוי ושחקנים הם מושא עיניהם של הרבה מהצעירות והצעירים זה מחייב באמת לעומק לדון איך אפשר לפתח תרבות קשורה לתרבות הספורט השולטת בתוך המדינה, תרבות שיש בה גם לקיחת אחריות מוסרית על ההתנהלות של השחקנים עצמם. אני חושבת שעם "אתנה" זה היה יותר איך להגן על השחקניות עצמן. פה אנחנו חייבים לדבר על איך השחקנים יהיו מודעים להתנהגות שלהם עצמם, מתי היא עוברת את הגבול הנכון. גם השפעתם, הם משפיעים על הציבור. ברור. אני חושבת שהיו לנו הרבה מודלים גם בדיונים קודמים, אם זה בעולם המשחק והקולנוע והתרבות גם זה עלה בהרבה דיונים ודיברנו על החשיבות, באמת, שהם יהיו מודעים איפה עובר הגבול, אם זה בעניין מד"א והמתנדבים, וכן, גם בעולם הספורט יש היררכיה מסוימת. אני חושבת שחשוב לתקן את החוק אבל חשוב מעבר לזה, את כל העשייה והאמירה של האחראים בענף, קודם כל בלהעלות את המודעות ושזה יהיה באופן מסודר ומחייב לכל השחקנים. לא מקובל עלי מה שנאמר מקודם שכאילו שחקנים זרים לא מודעים ל-ME TOO, היום אין אף מקום בעולם שלא מודע ל-ME TOO, ואין אף מקום בעולם שלא מודע לכך שהנושא של הטרדות מיניות הוא נושא שעל הפרק. אני חושבת שהגיע הזמן שיפתחו תכניות. בעבר הצענו תמיד שאיגוד מרכזי הסיוע יעזור לכל מיני מוסדות לבנות איזה שהוא תהליך מסוים. אני חושבת שגם פה הם יכולים לעזור. תודה. יורם ארנשטיין ממרכז הפועל בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני חושב שזה אחד הדיונים החשובים וכל הכבוד אדוני היו"ר שאתה מקיים את הישיבה הזאת, מכיוון שהנושא המגדרי הוא בנפשה של החברה הישראלית. אני חושב שארגוני הספורט, בייחוד המקצועניים, יכולים לעשות דברים מידיים. הראשון ביניהם זה כל ההסכמים שנחתמים בין האגודות לבין השחקנים, צריך להיות בהם סעיף שבו השחקן מתחייב כלפי האגודה שלו שהוא מתחייב להתנהל ולהתנהג כאחד שמייצג אגודה ובתוך ההתחייבות הזו גם צריך לכלול את הנושא של ההתנהלות כלפי נשים, לא משנה באיזה תחום. הדברים האלה חייבים להיעשות מיידית כבר בעונת המשחקים הבאה. אני חושב שיש לנו שלושה איגודים מרכזיים שיש להם בקרה תקציבית של מקצוענים, יכולים כבר להכניס באותם חוזים, גם אם לא חוזים אחידים, להכניס התחייבות של השחקן וזה כבר קודם כל מכניס במודעות של השחקן שהוא בעצם צריך לשמור על הכללים, הוא מייצג קודם כל את הקבוצה שלו ואת האוהדים שלו ואת החברה שלנו. אחד הדברים האלה, צריכים לעשות את זה כבר במיידי, לקראת עונת המשחקים הבאה. הדבר הנוסף שהוא דבר שקשור גם לממשלת ישראל.

בואו נסתכל מה קורה בנושא של ספורט נשים בשני הענפים המרכזיים. יש שם צורך להשקיע בתשתיות, במגרשים, במכובדות. אם אנחנו נכבד את הנשים שמשחקות כדורגל וכדורסל וניתן להן לשחק במתקנים ראויים, בשעות הראויות, ואנחנו ניתן להן מה שנקרא תקשורת, אנחנו בזה נעלה את קרנן. אני יכול לומר לכם שהייתי הרבה שנים בתוך ההסתדרות, בתוך ארגוני העובדים, ונעשתה שם עבודה נהדרת בנושא של קוד אתי, בנושא של הטרדות מיניות וזה מניב תוצאות. העובדה שיש מנהלות בתוך מקומות העבודה, בעצם גורם לכך שהמודעות לכבוד שאנחנו מעניקים לנשים הוא מאוד מאוד חשוב, המודעות הזאת מאוד מאוד חשובה. רק אם נעשה את הדברים האלה בשיתוף פעולה עם הממשלה, הממשלה תדע להשקיע כסף, אנחנו באמת נוכל לקדם את ההתייחסות שלנו בתוך הצעירים שלנו, בתוך המבוגרים שלנו, בחברה הישראלית וברור שגם בספורט.

תודה יורם. את הרעיון של הסעיף הזה בהחלט ניקח ונוציא פניה כזו לאיגודים עצמם. אני רוצה להספיק לעשות סבב עם כולם. אדוה ברקוביץ רומנו, מנכ"לית עמותת "תודעה" בבקשה. בוקר טוב לכולם ותודה על ההזדמנות לספר לכם על איזו שהיא תכנית שמצטרפת לדברים שנאמרו פה בתחום של הגילאים היותר צעירים, החל מגילאי חטיבת ביניים ותיכון. יש תכנית שתרגמנו מארה"ב שנקראת coaching boys into men, והיא מאוד פשוטה להפעלה, היא מגיעה עם כל החומרים כבר מוכנים למאמני ספורט בקבוצות השונות שהם מקבלים ערכת הדרכה מסודרת על 13 דיונים שהם עושים לפני אימון או אחרי אימון לפי החלטה שלהם. הם עוברים איזו שהיא הכשרה קצרה, זו תכנית שעברה הרבה מאוד מחקרי הערכה ונמצאה מאוד אפקטיבית, אז אני חושבת שזה באמת אחד הדברים שאפשר להטמיע די בקלות בכל הקבוצות שקשורות לספורט, לא רק כדורגל וכדורסל. אני חושבת צריך לחבר אותם למשרד התרבות והספורט.

אני רואה את הנציגה של משרד המשפטים. חזרת עם בשורות או שעוד לא? כפי שיודע יו"ר הוועדה אנחנו בתקופה קצת עמוסה של הסדרים. אני תפסתי את הממונה עלי, שזה עו"ד אבינועם סגל אילת, אנחנו באשכול של רז נזרי ואני יכולה להגיד שאנחנו לא נביא, אין בפנינו בשורות עכשיו. אני לא יכולה להגיד שאנחנו לא נקדם את זה ואני לא יכולה להגיד שנקדם את זה, אני כן יכולה להגיד שאנחנו בוחנים את זה. אני חייבת להגיד ליו"ר הוועדה שאני מגיעה מניסיון של המון שנים בפרקליטות ויכולתי עכשיו להתחיל ולסבן ולספר סיפורי סבתא כדי להגיד את המשפט הזה בפועל,

א. אני מאוד מעריך את הכנות שלך, ואני חושב שזה בסדר גמור, וגם לוועדה יש את הכלים להציף נושאים שיעמדו בראש סדר העדיפויות שלכם ובהחלט זה היה לי חשוב לדעת את זה. קצת חבל, אגב. בכל מקרה אני אדבר עם שר המשפטים ואנחנו גם נוציא את הפניה הזו בכתב מהוועדה. ואני אעשה עוד משהו. אנחנו נגיש הצעת חוק שיחתמו עליה כל חברי וחברות הוועדה וחברי וחברות כנסת שירצו להצטרף, אבל אני בטוח שחברות הוועדה בוודאי יצטרפו. ונקדם גם בנתיב הזה. אני חושב שזה נתיב פחות נכון גם מבחינת המהירות שלו, וגם מבחינת המעורבות של שינוי תקנה באמצעות חקיקה, זאת פרקטיקה שלא נהוג לעשות אותה. סליחה שאני קוטעת, אני לא בטוחה שהנתיב הנכון הוא תיקון חקיקה, אלא יותר החלת התקנה. נכון. אני - - - אבל זה לא בהכרח מחייב לעשות תיקון חקיקה בחוק הראשי של הטרדה מינית. אני לא רוצה לעשות תיקון חקיקה. זה מה שאני אומר. זה המנוף היחיד שיש לי. אני לא יכול לתקן תקנה. זה נמצא בסמכות השר. אני אפנה לשר בעניין הזה ואני מניח שאולי נצליח לשכנע אותו שמבחינת סדר הקדימויות את הנייר הזה שנמצא בתחתית הערימה שלכם במשרד המשפטים,

זו נקודה אחרונה שאני חייבת להתחבר אליה. זה לא נמצא אצלנו בתחתית הערימה.

זה נושא שמאוד מאוד חשוב לנו. בסדר, בואי , אפרופו לא לסבן, אני ראיתי דברים שהיו חשובים שמשרד המשפטים רצה לעשות אותם היום, ידעו לצלצל אלי, גם להסיר הסתייגויות בוועדת הכספים על איזה שהוא עניין שמגיע.

כשמשהו נמצא בראש סדר העדיפויות של המשרד מרגישים את זה. אני רק רוצה להגיד שיש לנו על זה ועדה כבר מחר, אנחנו כן עובדים על דו"ח מבקר המדינה, יש השקעה מירבית - - - בצניעות אני אומר לך, בשביל להחיל את סעיף 9 לא צריך ועדה. אבל לא משנה, זה לא בסמכותך, זה בסדר. לגיטימי, אני מעריך את הדברים. אני אפנה לשר בעניין הזה ואני גם אדבר עם היועץ המשפטי לממשלה לגבי הנושא הזה. אצל מי זה, איזה אשכול זה? רז נזרי. זה המשנה שלנו בעצם, באשכול זה אבינועם סגל אילת. אני רוצה לתת את רשות הדיבור לאביב יהלום מעמותת "אסל"י", ארגון סרט לבן. בוקר טוב ותודה רבה. אני אשתדל להיות קצר ככל העניין. רק אציג בקצרה את העמותה שלנו כי אני מניח שיש פה חלק מהמשתתפות והמשתתפים שלא מכירים. אנחנו ארגון של גברים שפועל נגד אלימות כלפי נשים, חלק מקמפיין עולמי שנקרא סרט לבן, white ribbon באנגלית, שפועל כיום בכ-60 מדינות ברחבי העולם. המטרה העיקרית שלו היא לצרף כמה שיותר גברים למעגל הזה של מאבק באלימות כלפי נשים על היבטיה השונים, ולהשמיע את הקול הזה שלנו כגברים, שלטעמנו מאוד מאוד חסר בכל המאבק הזה. אני רוצה להתייחס ממש בקצרה לשלוש נקודות. דבר אחד, נושא ההדרכות כמובן שאנחנו מאוד בעד, הדרכות לשחקני או לצוותים או למאמנים של כדורגל וכדורסל וענפי ספורט אחרים, זה כמובן חייב להיות מגילאי - - צעירים כפי שכבר נאמר כאן וזה חייב להיות המשכי ככל הניתן. אנחנו בעצמנו מעבירים, יש לנו מערכי שיעור והדרכות לנוער בדיוק על הנושאים האלה מתוך התפיסה שלנו שמדברת על תהליכי הבניית הגבריות והקשר שלהם לתופעות של אלימות כלפי נשים, אז אנחנו נשמח בין אם זה לחלוק מהידע שלנו ובין אם להיות שותפים בפועל בהדרכות מהסוג הזה. נקודה שניה שכבר עלתה פה בנוגע להחלת תקנה 9, אז כמובן שאני מאוד תומך בצעד הזה ואני רוצה אפילו כן לזרוק איזו שהיא כפפה אולי לוועדה לקידום מעמד האישה של כן לשנות את החוק למניעת הטרדה מינית. אני חושב שאחרי 22 שנה שהחוק הזה קיים אולי אפשר לשקול היום כן לחייב בפועל מעסיקים להעביר הדרכות ולא רק שיהיה סעיף שאומר שהם צריכים לאפשר את זה, אלא חיוב בפועל של מעסיקים, כולל כמובן קבוצות ספורט וכל הדברים האחרים, להעביר הדרכות בצורה מסודרת על נושאים של מניעת הטרדה מינית. הנושא האחרון שעלה ממש בקצרה בדברים של נציג איגוד הכדורסל, הנושא של קמפיינים. אני חושב שזה נושא שהוא מאוד חשוב וזו הדרך שיכולה להיות לשחקני כדורגל וכדורסל ולקבוצות להעביר את זה הלאה גם לאוהדים בצורה של קמפיינים שיכולים להיות בצורות שונות ולא חייב להיות רק תשדיר שירות בטלוויזיה, יכול להיות הרבה מאוד דברים שעושים באצטדיונים עצמם, החל בחלוקת פלאיירים, עבור בניירות כאלה שיכולים לשים לאוהדים על הכסאות, ובשלב מסוים כולם מרימים את זה, זה יכול להיות דברים ששחקן או מאמן אומר - - במיקרופון לפני תחילת המשחק לכל הקהל, הם שומעים אותו, - - - שאפשר לעשות, פרויקט כזה שכל קבוצת כדורגל שעובדת סדרת הדרכה מסוימת על מניעת הטרדות מיניות, בסיום ההדרכה פרויקט הסיום שלהם זה להעביר את זה הלאה לאוהדים. הם חושבים איזה קמפיין הם עושים ביחד לאוהדים שלהם בנושא הזה של מניעת אלימות כלפי נשים באופן כללי והטרדות מיניות באופן ספציפי. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו שרון זאבי מההתאחדות לכדורגל, רכזת "אתנה". אני חייב לומר משהו, כמובן זה חלילה לא נגדך וגם לא נגד הנציגה של משרד התרבות והספורט, אבל העובדה שבדיון הזה ההתאחדות מצד אחד בוחרת לשלוח מישהי שאחראית על ספורט נשים או שמשרד הספורט אומר 'נשלח את הנציגה שאחראית על ספורט נשים', מצביעה על זה שלא בהתאחדות ולא במשרד הספורט מבינים, או שלא היינו ברורים בנושא הדיון, או את האירוע. הנושא הזה של מניעת הטרדה מינית לא נוגע לספורט נשים או לספורטאיות. הוא נוגע בכלל, הוא כללי, ואני לא מוריד מכבודך חלילה, שלא תיפגעי במובן הזה, אני חושב שהיה מקום בהתאחדות לדמות שלא אחראית רק על ספורט נשים.

קודם כל רק בשם מנכ"ל ההתאחדות והממונה על הטרדות מיניות, לצערנו יש לנו עכשיו ישיבת הנהלה של ההתאחדות לכדורגל ולכן נבצר מהם להגיע ולכן אני פה. אני מסכימה עם כל מה שנאמר, אני רואה בזה חשיבות מאוד גדולה, אני רואה גם את הצורך בהדרכות כמו שאנחנו עושים דרך "אתנה", אנחנו עברנו את כל הצוותים של כל נבחרות ישראל, כולל את כל השחקניות. השלב הבא הוא לעשות את ההדרכות לנבחרות הגברים שלנו ולצוותים של הגברים, ואנחנו בעיצומה של כתיבת מדיניות בנושא המוגנות והטרדות מיניות בספורט. אני חושבת שאפשר להגיד שחצי שנה מהיום אנחנו נהיה אחרי הרבה מהפכות בנושא, לדוגמה שזה ירד למטה לשטח גם לקבוצות כחלק מהמדיניות שלנו. אני מניח שאת מתייחסת רק לספורט נשים.

אני גם אחראית על כל תחום הפיתוח שנקרא - - ובאחריותי זה כל הנושא של המוגנות בילדים גם, ולכן כחלק מהמדיניות שלנו שאנחנו כותבים עכשיו וגם כחלק ממהלך שאופ"א מקדמת, אנחנו כותבים מדיניות בנושא מוגנות בספורט שאנחנו צריכים להוריד אותה לכל המועדונים בארץ, זאת אומרת שמדובר מחוגים ומעלה. מה לגבי מה שצוין פה לגבי הנבחרות? ההדרכות בנבחרות, נבחרות הקדטים, הנבחרת הצעירה? אתם מקדמים - - - כרגע דרך תקציב "אתנה" כמובן והתכנית "אתנה" עשינו את נבחרות הנשים, התהליך הבא הוא כמובן לעשות לכל הנבחרות, גם גברים וגם נשים. את רוצה לומר עוד משהו ח"כ מלינובסקי? באופן כללי יש לי רגשות מעורבים מהדיון הזה עכשיו. אני מצטערת, אני רוצה שנבין איפה אנחנו נמצאים. יכול להיות שאנחנו מנסים להיות פה פוליטיקלי קורקט,

נמאס לי כבר. די, מה שנקרא. יוליה, בינינו את לא פוליטיקלי קורקט אף פעם. זה לא שנמאס לך פתאום. חבר'ה, תקשיבו. בסופו של דבר זה השחקנים, אלה הגברים החזקים, האלפא גבר, שבא למועדון יפה חזק מפורסם, עם כל הלייקים באינסטגרם, עם כל הכסף, תקשיבו, הבנות הצעירות האלה זה טרף קל. זה לא צריך להיות ככה. הם עושים את זה, אני לא מאמינה שהם רעים, זה פשוט קל. זה מותר. ובאיזה שהוא שלב אף אחד לא הסביר להם אחרת. בסופו של דבר אני פונה לקבוצות ולמינהלות הכדורגל והכדורסל. התביעות יתגלגלו לפתחכם. בסופו של דבר יהיו עורכי דין חכמים שיעשו את זה ואתם תקבלו תביעות ענק שאתם לא עשיתם את זה, ולא מנעתם וכולי. לטובת כולנו, לטובת הילדים שלי,

נערות, שחקנים, משפחות, חברה טובה, לא בעוד חודשיים. עכשיו. כל קבוצה, כל השחקנים, גם הבוגרים וגם הילדים. כי מה זה ילדים? בני 18. הטסטוסטרון שם בשמיים. הבנות שם בכמויות. הבן שלי ספורטאי ואני רואה מה קורה שם. אני מה שנקרא, מהבית. תקחו אחריות עכשיו.

"אתנה", ההטרדות המיניות בתחום ספורט נשי זה סיפור אחר. זה דורש טיפול, אבל זו סוגיה אחרת לחלוטין.

שבכל קבוצה יש את המרכזות, יש מומחיות בתחום, מומחים בתחום,

אבל בהקשר מסוים. לא רק מקום עבודה, כי פה צריך להבין שהשחקן היום הוא דמות ציבורית. גם איך הוא מתנהג כלפי חוץ, לא רק עם המסז'יסטית והפיזיותרפיסטית. כלפי חוץ. במועדון, במסיבה, בכל מקום. זה מה שאני דורשת. תקשיבו, יש הליך חקיקה, יש את תקנה 9, זה יכול להתגלגל למקומות אחרים ובסוף זה יתגלגל לשם. אבל קודם כל האחריות של המועדונים, ולא בעוד חודשיים אלא עכשיו. רק אם אפשר, כי אני לא אמרתי את הדברים שלשמם באתי. זו הייתה רק הבהרה בהקשר של "אתנה" כי היה לי ברור שלא עד הסוף הובהר למה הכוונה. אז ניתן לך עכשיו ואחרייך תדבר עו"ד אבישג שחם חדד מויצ"ו. אני אהיה קצרה. קודם כל באמת כמו ששמעתם,

בהובלת ראש הרשות לקידום מעמד האישה הודיע הדירקטוריון על שילוב זרועות עם מרכזי הסיוע ומחלקות החינוך המצוינות שלנו ברגע שתיפתח הדלת ובעצם סוכם על סדנאות חינוך בנושא מיניות בריאה ומכבדת, הסכמה הדדית וחופשית, שוויון מגדרי, בכלל הכרת החוק, אתמול דיברנו פה גם על הנושא של חוק הסרטונים, על הכדורגלן שהוגש נגדו כתב אישום בנושא של תיעוד אקט מיני ללא ידיעת והסכמת הנפגעת, ניצול נשים בזנות ועוד. גוף שמאגד תחתיו כל כך הרבה ספורטאים שמצטרפים לשורות שלו מגיל צעיר, וכאן הדגש, וככל שמתקדמים צוברים השפעה ותהילה, חייבים להבהיר למן השלב הראשון מסר של אפס סובלנות לניצול. כי עם כוח בא פתח לניצול. ניצול מכל מיני סוגים. אנחנו רואות את זה בכל מיני גוונים, ובין היתר ניצול מיני. זה מסר שהוא מאוד מאוד פשוט. יש לך כוח, אתה לוקח אחריות, אתה נשמר שבעתיים. וזה המסר בסופו של דבר. בסיטואציה כזאת אנחנו מדברות על הסכמה שהיא הסכמה פגומה, אם יש בכלל הסכמה. וזה נכון לגבי מעריצים ומעריצות וזה נכון גם לגבי אותם מתאמנים צעירים שהולכים לחוגים ונושאים עיניים למאמן הכל יכול שלהם שגם כל העתיד שלהם תלוי בו. אנחנו כמובן שותפות למהלך ואנחנו נירתם ליישם אותו לאלתר. אבל בנוסף, וזה נושא שלא עלה כאן, אנחנו נפעל מול משרד התרבות להסדיר את הדבר הזה באמצעות מבחני התמיכות. יש תקנה שאנחנו פחות או יותר היחידות שיודעות עליה, בהקשר של תנועות נוער וארגוני נוער, שכתנאי לקבל תמיכות מהמדינה הם חייבים להסדיר את הנושא של ממונה והכשרות, ויש גופים מסוימים שאחראים על ההכשרות ופול מסוים של הכשרות. והאמירה הזאת של המדינה - - - - - - אני יכול להוציא פניה לשר. כן, זה מאוד חשוב. אני גם יכולה לומר שמהתרשמותי גם מההתבטאויות של השר וגם מהיכרות עם הצוות שלו אני בטוחה שנוכל לקדם את הדברים האלה ומהר. היום תנועות הנוער זה אצל אלקין או אצל גלנט? זה חינוך.

אני אומרת, זה משהו ש- - - אני לא בטוח שלא אצל אלקין. אנחנו צריכים מפה שתסביר לנו איפה כל תחום עכשיו. פניתי למזכיר הממשלה, ולא קיבלתי. אולי הם לא יודעים.

אבל תמיכות לקבוצות ספורט בהחלט אפשר להתנות לכל העניין הזה. וזה כאמירה של המדינה. אני לא יודעת כמה תקצוב אתם מקבלים מהמדינה, אבל כאמירה של המדינה, 'אנחנו לא נתקצב ארגונים שהם לא מסדירים את הנושא הזה' זו אמירה חשובה. דבר שלישי, ח"כ עאידה תומא סלימאן הזכירה, אנחנו איגוד מרכזי הסיוע קידמנו ביחד עם שישה ארגונים בתחום התעשייה של הקולנוע והתיאטרון קוד אתי, אמנה בעצם, שחתומים עליה כל האיגודים המקצועיים ואנחנו חושבות שגם כאמירה, כהצהרת כוונות, בראייה והסתכלות לעתיד, נכון להסדיר דבר כזה. תודה. עו"ד אבישג שחם חדד מויצ"ו ואחרייך גליה עציון מנעמ"ת. שלום לכולם. אני כמובן מברכת על הדיון ועל כל מה שנאמר. רציתי להגיד מספר דברים קצרים. קודם כל אנחנו מאוד מקוות שמדובר באמת בתהליך סדור ותכנית סדורה ולא איזה שהוא מהלך שהוא בעצם כרגע פופוליסטי כי זה נמצא בתקשורת מדי יום. אנחנו זקוקים למהלך הזה, אנחנו זקוקים לשינוי של חקיקה. שמעתי פה רעיונות של מה שאיילת חברתי אמרה על קוד אתי, שאני מאוד מתחברת אליו וגם ראיתי שקיים כזה דבר בתחום הספורט האולימפי. אז אני חושבת שיש פה איזו שהיא לקיחת אחריות. חשוב גם מה שנאמר בנושא של הסכמים, להסדיר בהסכמים ובעצם לעשות איזו שהיא רגולציה עצמית. אנחנו יודעות היום שכל הנושא של מניעת הטרדות מיניות, אלימות מינית באמצעות הסברה היא משימה שקשורה לכל מה שקשור לקידום שוויון חברתי וגם בויצ"ו יש לנו כמה תוכניות וסדנאות שמדברות על סדנאות לבני נוער וצעירים למניעת יחסים אלימים, זוגיות בריאה. מדובר לא רק על בני נוער אלא גם על צעירים וזה הזמן והמקום להסדיר בחקיקה. תודה רבה. תודה. גליה עציון ויתרה. ענבר חן מאירי מהרשות לקידום מעמד האשה בבקשה. קודם כל אני רוצה להודות לאדוני היו"ר. הרשות לקידום מעמד האישה הגישה בשנת 2019 המלצות של הוועדה למניעת הטרדות מיניות. הוועדה הזאת התמקדה במקומות העבודה ובתכנית העבודה של הרשות לשנת 2020 שמנו דגש ליישום ההמלצות, בין היתר להעלאת מודעות ציבורית לחינוך ושינוי נורמות, בפעילות הסברה. פה המקום שאני רוצה לחזק את המהלך של יו"ר מינהלת הכדורגל מר ארז חלפון, שפנה למנכ"לית של הרשות לקידום מעמד האישה אווה מדז'יבוז', הזמין אותה לישיבת דירקטוריון של המינהלת וכל זה כדי לקדם הדרכות לקבוצות ליגת העל כולל הנוער, בנושא חינוך מיני. הרשות ביחד עם איגוד מרכזי הסיוע העבירו הכשרה גם לממונות השנה, על הטרדות מיניות באקדמיה. חשוב לנו כן לפרט על התוכנית למניעת הטרדות מיניות ואם תזמינו אותנו לוועדה מתי שהוא וכן נעלה שם את ההמלצות של הוועדה. אז בגדול עד היום אף אחד לא עשה בתחום הזה שום דבר. אתמול הם הזמינו אותה בגלל מה שאנחנו התחלנו פה את הדיון.

כאילו - - - לא הוזמנו אתמול, אבל כן אני חושבת שממשבר כזה כן אפשר לצמוח וכן צריך לקבל את זה, לחבק את זה ולנסות לעשות עם זה את הטוב. תודה. נורית שרביט ביקשת להוסיף עוד משהו לפני שאני מסכם. תודה. אני רציתי להתייחס לכמה דברים. אחד להתייחס להערה לגבי החשיבות שנותן לזה משרד התרבות והספורט. קודם כל אני בתפקידי גם אחראית על כל נושא של ספורט נשים וגם ספורט לכל, ספורט עממי. כשאנחנו מדברים על מוגנות בספורט ומניעת הטרדות מיניות, אנחנו לא מדברים רק על נשים, אנחנו מדברים על נשים וגברים, ילדים וילדות. זה דבר ראשון. דברים נוספים שאנחנו עושים וכבר בוחנים אותם ועובדים עליהם עכשיו זה לגבי נושא של תיקון מבחני התמיכות לאיגודים ולאגודות, שבמסגרתו אנחנו רוצים לתת מענה לכל הנושא של מוגנות בספורט ומניעת הטרדות מיניות כתנאי סף לאיגודים ולאגודות לקבלת התקציב, זה משהו שאנחנו כבר עובדים עליו, תיקון מבחני התמיכות. בנוסף לזה, הנושא של הקוד הגנרי האתי בספורט הוא קיים, וכל אגודה וכל איגוד מחויב לרשום ולעבוד על פי הקוד הגנרי האתי של הספורט, שגם שם נכנסת כל הסוגיה הזאת, ובנוסף לזה גם בשנת 2018 לא ציינו את זה כאן אבל גם נכתב תקנון למניעת הטרדות מיניות בספורט שנכתב על ידי הוועד האולימפי בישראל והופץ לכלל האיגודים וההתאחדויות והם אימצו אותו וכל איגוד מחויב גם לכתוב בהתאם לזה תקנון משלו, ואלה דברים שכבר עכשיו קיימים. תודה. ענת אופיר ביקשה גם לומר כמה מילים. אבל ממש בקצרה כי אני צריך לסכם. אני רק רוצה להגיד שאנחנו מדברים פה הרבה מאוד על השחקנים עצמם, והוזכר פה גם שמתחילים לדבר גם על יישום התכנית למאמנים ולמדריכים. בתור מי שעבדה מזמן כבר במועצה לשלום הילד והייתה זאת שכתבה למשרד הספורט למחלקה את אותה חוברת שהיום משמשת בדיון של הצוות שסיפרו עליו פה, שיושב ומנסה לקדם את הנושא הזה, אני פשוט לא מבינה למה צריך כל כך הרבה שנים לשבת עם חוברת שכבר נכתבה ואנחנו מדברים על שש שנים שעברו מאז.

פשוט להחליט שמסתערים על זה, מקצים לזה תקציב, כי זה לא ייגמר רק בשחקנים. אנחנו צריכים להכשיר את המאמנים והמדריכים שידעו גם לאתר ולזהות פגיעות בילדים שקורות גם בפנים, בתוך עולם הספורט, אבל גם מבחוץ, בגלל שכמו שנאמר קודם, הם אחראים עליהם כי הם עכשיו אחראים עליהם ולילדים האלה יש חיים גם בחוץ. אז אי אפשר לדבר רק על הסקטור של השחקנים. זה כרגע פופולארי ופופוליסטי גם, אבל יש אנשי מקצוע שם שצריך לעבוד איתם ואותם צריך להכשיר, לא פחות חשוב. תודה. אני רוצה לסכם. ראשית, להודות לח"כ מלינובסקי על היוזמה ואני חושב שהכיוון הוא הכיוון הנכון. הכיוון של ההדרכות והכיוון של המודעות בהחלט חסר, הפן הפלילי מטופל בערוצים הפליליים, אבל דווקא אלה ערוצים שהרבה פעמים מאוד קשה לפעול בהם, גם כשיש מקרים, מבחינת דיני הראיות, מבחינת התמשכות ההליכים, כשבסוף היעד שלנו צריך להיות מניעה. לא להגיע בכלל לשלב הפלילי. אני חושב שהעולם הזה של הספורט, אי אפשר להגיד שאנחנו מחילים משהו על עולם החינוך, על עולם ההשכלה הגבוהה ולא על עולם הספורט. אין משהו שנוגע יותר בחינוך מאשר ספורט, זו גם תפיסת עולמי ופה אני חושב שטועה המדינה בהתייחסות שלה לספורט באפיקים אחרים, ושהוא לא משולב יחד עם חינוך במערכת החינוך,

כפי שקורה בהרבה מאוד מקומות בעולם. בהרבה מקומות בעולם חלק נכבד מהמוסדות להשכלה גבוהה זה נושא הספורט וספורטאים שמשם מתחילים הרבה פעמים קריירה מקצוענית. לכן אנחנו כן צריכים להתמקד בהדרכות ואני מסכים גם עם כל מה שנאמר פה, ההדרכות צריכות להיות חוצות ילדות/ילדים, עבור במאמנים/מאמנות, מדריכים/מדריכות וכלה בשחקנים עצמם, בוודאי בשחקנים המקצועיים. אני חושב שאיגודי הכדורסל והכדורגל צריכים להוביל את העניין הזה. אני חושב שליגות העל, גם אתם אמורים להיות רווחיים, אתם אמורים להיות כלכליים, דווקא במובן הזה אני חושב שאתם יכולים להיות הקטר שסוחב את כל הקרונות האלה אחריו. גם בכדורסל וגם בכדורגל. ובהחלט אין לי ספק שכשיראו שהקטר הזה מתחיל לצאת מהתחנה וגורר אחריו את הקרונות אז גם משרד המשפטים ומשרד הספורט אולי ישתמשו בשחקנים שלכם ובקבוצות שלכם לקמפיינים מטעם המדינה, כדי להוציא את זה עוד מעבר לגבולות הספורט. אם אתן איזו שהיא פניה כללית פה לכולם, לכל הנוגעים בדבר, שימו את הנושא הזה לא כמשהו שפעם ב- כשצף אירוע, צריך להתייחס אליו, אלא כמשהו שצריך לעבוד איתו, ולעבוד איתו זה אומר שזה לא יהיה עכשיו חד פעמי 'עשינו עכשיו הדרכה, עשינו ישיבת דירקטוריון, הוצאנו הודעה לתקשורת' ובא לציון גואל. אלא 'אנחנו נבצע לפחות שתי הדרכות בשנה, בכל קבוצה, מהגילאים הצעירים ועד הקבוצה הבוגרת, כולל מאמנים, כולל מדריכים'. על הבסיס הזה אני פונה, וזה בסיכום. אני אפנה בכתב גם לשר המשפטים וגם ליועץ המשפטי לממשלה כדי להחיל את תקנה 9 בחוק גם על תחום הספורט. במקביל אני אבקש לנסח הצעת חוק שתוגש במקביל, מה לעשות, הניסיון לימד אותי שהמשרדים לא זזים בלי שיש איזה שהוא - - - פטיש על הראש. צריך איזונים ובלמים. אני מקבל את הצעתו של יורם ארנשטיין ואני רוצה להוציא מכתב לאיגודים המקצועניים שפונה אליהם לשלב סעיף בהסכמים שלהם מול השחקנים, שנוגע להתנהגות הולמת ובתוך זה להכניס את נושא מניעת הטרדות מיניות. אני רוצה להוציא מכתב לשר הממונה על תנועות וארגוני הנוער, אחרי שנגלה מי זה השר. אני אבקש להוציא מכתב מטעם הוועדה לשר שמבקש לשלב בתקנות התמיכה, עם העתק לשר המשפטים, כי הם אלה שיצטרכו גם לאשר לו את תקנות התמיכה, להכניס את הנושא של הדרכות פעמיים בשנה למדריכים ולבני הנוער. אדוני, סליחה, אולי לא הייתי ברורה. זה כבר קיים. אנחנו מבקשות להחיל את זה באיגודי הספורט, דבר דומה. זה כבר קיים, הם הסנונית הראשונה שלקחו את זה על עצמם ויישרו קו. וסליחה שלא הייתי ברורה.

אז סעיף אחד הורדנו. הנה, לפחות שר הספורט, אנחנו יודעים מי הוא. אנחנו נפנה לשר הספורט לגבי תקנות התמיכה לקבוצות - - - לקבוצות הנוער שלכם שמקבלות תמיכה. לא, בליגת העל.

הנוער. מועדונים. המועדונים מקבלים. בסדר חברים. תודה רבה. אנחנו נעשה תוך 30 יום מעקב על הנושא הזה. תודה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:45.